פולקמן וזה בהסכמה. רועי פולקמן וזה בהסכמה. אדוני היושב ראש, מה יהיה עם חוק הפורנו שלך? תכף נדבר גם על זה. האם אתם בעד העברת החוק בהסכמה? האם אתם נגד?

אין ההחלטה התקבלה. הם לא בהקשבה... לא הצבעת? אז האם אתה בעד העברת החוק בהסכמה?

זה ועדה בכנסת, זה לא ערב עם חברים. כמו כן, תסביר על מה אתה מצביע.

יש חוק של חבר הכנסת פולקמן הצעת חוק מעונות הסטודנטים, שהוא רוצה להעביר אותו מוועדת הכלכלה לוועדת הפנים. ההעברה מתבצעת בהסכמת ראשי הוועדות. את זה לא שמעתי קודם כי אתה דיברת לעצמך. מי בעד ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה בעד, הרוב נגד, אין נמנעים, אין ההחלטה התקבלה. ההחלטה התקבלה. סעיף 2: קביעת ועדות לדיון בהצעת חוק

כעיקרון, ההמלצה של היועץ המשפטי היתה להעביר את הדיון לוועדת החוקה.

ביקשנו להעביר את זה לוועדת העבודה הרוויחה והבריאות כי מדובר באנשים עם מוגבלויות מצד אחד ומהצד השני, כדי שבאמת נספיק להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר.

מבחינתנו אפשר להעביר את זה גם לוועדת העבודה. למה לא בוועדת חוקה באמת? כי חוק

במקרה הספציפי הזה אין לנו בעיה שזה יעבור לוועדת

והיו כבר סעיפים בחוק